צוהריים טובים. אני פותח את ישיבת הוועדה,

הנושא הוא דיון מהיר על תוואי המטרו.

אני יודע שיש כאלה רבים שרוצים לדבר,

אני בעד שכולם יהיו מונגשים, אבל אני אומר לפחות בהגיון התכנוני הבסיסי, באת לפתור בעיה, צריך לפתור איפה שיש יותר צורך. והחברה הערבית נעלמת מהפרוייקט הזה. וזה דבר שצריך לתת עליו את

יש איזה שהיא תחושה שאני מבין שגם

יש איזה שהיא תחושה שאולי לא שמעו את הטענות של החוכמה המקומית מספיק טוב ויכול

הם עשו הרבה מאוד תהליכים, ויאספו כל הטענות הקיימות היום שצריך לומר גם לפי פניות שהגיעו אלי,

ישנן ערים שבשלב אחד אמרו א' ואחרי בחינה ודיון הגיעו למסקנה ב' וזה לא בא לידי

ואז אני חושב שהוועדה תצטרך לקבל מנת"ע את

כי בדיוק כמו שאמר כאן חבר הכנסת קודם, לגבי החיבור של החברה הערבית, זה סמוך לטירה,

יאפשר לכל מי שמגיע ברכבת בקו המזרחי מחדרה ומגדרה לרדת בתחנה

ייצר האב אמיתי וגם יתן לפי תמ"א 70 זכויות לתעסוקה שתחולק שם בין הרשויות אלה שצריכות

החלק החדש יותר הוא בן 250 שנה, המבנה החדש ביותר הוא בן 120 שנה, לא היה ביקור במקום, לא היתה מודעות לכך שבמתחם הזה קיימים מבנים תת קרקעיים וזה חשוב

לשיקול, שיש ערים, ואני יכול לדבר על אלעד, שהם ערים מוטי תחבורה ציבורית ברמה מאוד גבוהה, זה ציבור שצורך יותר תחבורה ציבורית. ולכן אני חושב שכן

עם חברה ממשלתית שאומרת לנו בנוכחות עדים,

ובמקרה אחר הדובר שלה אמר לי, מלווה של אדם שנפטר, אמר

כוכבי. אדוני היושב ראש, על זה נאמר הסטודנטים מפריעים לפעילות התקינה של האוניברסיטה. למה ראשי הרשויות מתערבים, זה בסך הכל אמור לשנות להם את החיים.

צריכים להתייחס לכל

תנו את התשובות הנקודתיות ואל תשלחו אותנו למועצה הארצית, עם כל הכבוד. קרן תציג את זה,

מרכזי תעסוקה וקישוריות הוא אחד השיקולים וזה אחד הגורמים שדיברו

עצים, צל ואינטרסים פרטיים, דרישות רעש ועבודות מחוץ לשעות המקובלות, נושא איכות הסביבה, יש הרבה מאוד תחומים שהחוק עוסק בהם. הדבר שהוא לא עוסק זה בתחום המורשת ובתחום המורשת הבנויה.

האינטרסים האלה בצורה מקצועית ושזה לא יהיה סתם איזה שהוא נציג, מהנדס כזה או אחר שאין לו שום קשר לנושא. אני חושבת שכל הנושא הזה של שימור המורשת הבנויה והמטרו דורס חלקים מהמורשת הבנויה,

אין שאלה פה, אנחנו נרצה לדעת סדר גודל של גנט זמנים, מה הציפיה, פחות או יותר למה אנחנו מתעתדים.

אני לא יכולה להתחייב בשם החוקרת,

יש עוד הרבה שלבים שיעברו, כל מיני שמועות אחרות שנפוצות זה עורבא פרח ואי אפשר להסתמך על זה.

אנחנו מבינים את הדברים, תודה על דברייך. אני חושבת שיהיה

בתור חברת נת"ע אנחנו התחייבנו להביא את הפרוייקט הכי טוב שיכול להיות, הפרוייקט הגדול ביותר במדינת ישראל כדי לעשות את השינוי ואת המהפכה בתחבורה הציבורית במדינת

שינינו והיינו קשובים. יש לי עוד שקף שאני בהמשך אראה, את השינויים לאורך התכנון, לאורך התהליך בתוואי.

התחנות השתנו. לדוגמה מצד שמאל רואים את המפה של מספר החלופות שאנחנו בחנו בכל התוואים. 41 חלופות לתוואי,

זה מספר המפגשים שעשינו עם

בגלל הדבר הזה והזה. מדובר פה בראשי רשויות. כנ"ל למשל לגבי מה החלופות התחבורתיות. למשל סתם כמשל, באיזור שלי יכולים להגיד לי יש קו רכבת שמתוכנן, כן, עוד 20 שנה ובינתיים אין חלופות תחבורתיות. אני לא מדברת על המטרו, אני רק נותנת דוגמה שזה לא

אבל בסופו של יום יש פה שיקולים כבדי משקל. אם ניקח למשל את ראש עיריית הוד השרון שאמרו לו תקשיב, אם אתם לא תעשו איקס וויי זד, אנחנו משנים לכם את המסלול.

זה לא חלק מהסיכום אבל אני מוכן לפנות יחד על מנת לקיים דיון אפילו לא מהיר, שיהיה יותר לעומקם של דברים, למרות שברור שהוועדה לא יכולה להיכנס בנעלי המתכננים. זה